אנחנו דנים עכשיו בהצעת חוק דחיית

אנחנו מבקשים בהצעת החוק הזאת את הדבר המובן מאליו - שכאשר יש מצב מיוחד בעורף, האנשים שנמצאים